צהרים טובים.

אני מבקשת לפתוח את דיון הוועדה לזכויות הילד בנשוא הקמת מסגרת סגורה לילדים עם תחלואה משולבת. זה לא הדיון הראשון שלנו

קיימנו סדרת דיונים. אני מסתכלת על לידיה שהספיקה ללדת ולחזור ועדיין אנחנו בדיונים. אני זוכרת שבדיון הראשון אמרתי שאני לא אהיה מוכנה שתעבור קדנציה ואז יאמרו שבקדנציה הקודמת דיברו על כך ולצערי הרב, עם כל ההתרחשויות, אנחנו ממש יכולים להגיע למקום הזה. אני מקווה שכולנו נעשה את המאמץ שלא נהיה שם. מתוך חומרים שנשלחו אלי וקראתי וגם מתוך הדיונים הקודמים ואמרתי והדגשתי כמה וכמה פעמים כל פעם שאנחנו מעלים נושא מסוים, זורקים לנו לשולחן את נושא התקציב ואומרים שזאת הבעיה. דווקא כאן אין סיפור של תקציב. אמרו לנו את זה כבר מהדיונים הראשונים כאשר כל פעם מתקצבים את זה מחדש. הסיפור כאן הוא פרוצדורות, הסיפור הוא הסכמות שצריכות להיות בין המשרדים השונים, גם בהיבטים המשפטיים.

הגיע הזמן שאנחנו נפתור את זה ונמצא גם את הפתרונות לכך. ממשרד הבריאות ששלח לנו התייחסות הבנו שכבר בפברואר הכול אושר. הכול הועבר. משרד הרווחה היה אמור לצאת לתהליך של מכרז. משרד הרווחה טען שתארך שנה להניע את כל המהלך הזה. אני לא יודעת למה זה צריך לקחת שנה אבל אנחנו כבר רגע לפני שמסתיימת השנה הזו ואני רוצה לשמוע התייחסויות. אני רוצה לשמוע איך סוגרים את הסאגה הזו ומגיעים לכדי פתרון. נתחיל אתכם, משרד הבריאות. כמו שכתבתי, בעקבות דיוני הוועדה כתבנו מפרט מסודר למסגרת של מעון ובפברואר כבר העברנו את זה לאיש הקשר ברווחה עם פרטי קשר של מישהו שהוא מתמחה באיזשהו תחום טיפולי שאנחנו חשבנו שנכון להכניס לתוך המסגרת. לא קיבלנו התייחסות לכל ההעברות או לכל דבר אחר. העברנו את הדברים כמו שהם ומאז אנחנו מחכים

אתם יודעים מה התאריך היום? משרד הרווחה בפעם האחרונה אמר שהם מגישים את זה למכרז. המקום שלנו בתוך זה הוא כגורם מייעץ ולא כגורם שהוא בונה והוא לא כגורם שמעורב במכרזים. כגורם מייעץ אנחנו נייעץ בכל דבר שאפשר אבל לא נתבקשנו לייעץ מעבר למה שעשינו. אני מבינה מה את אומרת. אני גם מסכימה עם זה שאתם גורם מייעץ ונותנים את השירות כביכול ומי שצריך לתת את זה, זה משרד הרווחה, אבל אני חושבת שעדיין אנחנו נמצאים במקום בו יש אינטרס לכולם אבל הדברים לא זזים. הם לא זזים לא מהשנה שאמרו לנו בדיון הקודם וגם העברת החומר שלכם הייתה בפברואר, אם אני זוכרת נכון. אנחנו כבר בסוף נובמבר. מה קורה? משרד הרווחה. אני סמנכ"ל בכיר, ראש מינהל הרכז והתשתיות במשרד הרווחה. אני לא מכיר את הפרטים המקצועיים ואת הליכי המכרז שאמורים לבנות יחד שני המשרדים. אני כאן כדי לעדכן על ההליך התשתיתי שלו. בזמנו נעשה סיור משותף של שני המשרדים במתקן מסוים. אנחנו הרי רוצים לבנות את זה כפנימייה קבועה ולא כזאת שמביא היזם כי אז בעצם אנחנו נתונים בידיו וכשזה לא מצליח לנו, הוא גם לוקח לנו את המבנה. ניסינו לאתר מבנה שהוא נכס מדינה ואיתרנו נכס שנמצא בהרצליה אבל אחרי בדיקות שעשינו, אין היתכנות לשפץ את המבנה הזה. המבנה לשימור והעלויות היו מאוד יקרות ורמ"י רשות שמקרקעי ישראל - מבקשים לפנות אותנו משם. מדובר בנכס מדינה שיושב על פארק לאומי אפולוניה. לא הלך שם. לא הלך שם וחיפשנו נכס אחר. איתרנו נכס בדימונה שגם הוא נכס מדינה. זה עבר אצלנו בוועדת מכרזים ואין לנו בעיה טכנית לבצע את הקמת הפנימייה במקום הזה. אלא מה? אלה הליכים שלוקחים את הזמן שלהם. כמה זמן? הילדים האלה נמצאים בלי מענה כבר שנים על גבי שנים. החברה משלמת מחיר, הילךים משלמים מחיר, כולם משלמים מחיר. מה זה לוקח את הזמן? הליכי בנייה, רישוי ובדיקה. אנחנו הרי לא הולכים לשים אותם במחסן אלא אנחנו נשים אותם בפנימייה מסודרת שיש לה את כל ההיתרים ואת כל הרישויים. זה לוקח את הזמן. אני מניח שזה לא יקרה לפני סוף 2019. יש לוח גן? בקרוב יהיה לנו לוח גן בקרוב. נבחר האדריכל לפרויקט. מדובר בעלות של 15 מיליון שקלים לשיפוץ של מבנים. זה נמצא במעון טללים וכבר יש לנו החלטה בעניין הזה. אנחנו נשפץ את זה ונבנה את זה. זה לוקח את הזמן. בסדר. נשים את זה ככוכבית לסיכום הדיון. אנחנו מבקשים שכאשר יהיה לוח גן ואנחנו מקווים שזה יקרה מהר מאוד כי אחרת זה אומר שהכול יידחה לקבל את לוחות הזמנים כדי שגם אנחנו כוועדה נוכל לעקוב. מי אחראי על כל הנושא שהוא לא רכש ותשתית במשרד הרווחה?

אין לי מישהו ממשרד הרווחה שיכול לתת לי את התשובות מה קורה עם כל הסיפור של המכרז? היה אמור להיות נפתלי יעב"ץ. אנחונו נתקשר אליו. בסדר. המועצה לשלום הילד. אני רק אצטרף לנימה המופתעת, ההמומה, המאוכזבת שלך יושבת הראש. אני לא יודעת, אני תוהה. לרגע חשבתי שאני בדיון על ארכיאולוגיה ועתיקות. אני לא מבינה מה התכניות לעתיד של משרד הרווחה. אם אין מקום, אולי במקום קיים. חוץ מהדימוי, השאלות של הכשרה, יש שאלות של כפיפות, למי זה יהיה כפוף, איך יהיו ההפניות וההשמות של הילדים האלה. כל השאלות העקרוניות האלה, מעבר לבינוי, והילדים בתווך. הילדים או "מבלים" בבתי מעצר או בבתי כלא, או ברחובות, במסגרות שלא מתאימות להם. אנחנו מקבלים תקופה ארוכה פניות של ילדים שאו שמגיעים לאשפוזים בלתי רצויים כי אין ברירה אחרת, ואין לי שום תלונו למוסדות האשפוז שאין להם ברירה כי אומרים להם או שהילדים האלה יהיו ברחוב או שיישארו אצלם, או שמגיעים לידי הקיצוניות של עבריינות. משה לא יכול לתת לנו את המענה. זה מזכיר לי קצת את הסיטואציה בכיתה שכאשר מורה נכנס ורואה שיש הרבה תלמידים שנעדרים, מי שחוטף זה אלה שהגיעו. זה פחות או יותר אותו הדבר. מי שכאן צריך לתת את הדין זה משרד העבודה והרווחה שלא יודע לשלוח לי את הנציגים שאמורים לתת את התשובות. אני ניתן להם את הצ'אנס. אני מקווה שהם ייכנסו תוך כדי דיון כי אולי הם בדיונים אחרים, כך שלא נחרוץ דין באופן מיידי אבל בהחלט משרד העבודה והרווחה חייב להיות כאן ולומר לנו מה קורה עם הילדים האלה. עם שאלות התוכן המהותיות, אולי נחכה שיגיע נציג משרד הרווחה כי יש לנו כמה שאלות. אני אומר שני דברים. כבר לאורך שנים אנחנו מייצגים ילדים בסיכון שנמצאים בהליכים פליליים, אבל חלקם מתאפיינים בהתנהגויות על קצה הרצף וצריך התערבות סמכותית כאשר היום אין אפשרות לתת בפנימיות של שירות ילד ונוער, ובמקביל יש להם צרכים פסיכיאטריים ולפעמים גם הנמכה קוגניטיבית. מכאן המונח תחלואה משולבת וכדאי שכולנו נדע מה זה אומר. מדובר בילדים שהם לא עבריינים. יש להם התנהגויות לא נורמטיביות אבל עדיין אין להם הליכים פליליים. כמו שורד ציינה, לפעמים זה מתגלגל לכדי כך. התחושה של הילדים האלה ושל עורכי הדין שמלווים אותם היא שמעבר למוגבלות שאתה הם מתמודדים ושהמשפחות שלהם מתמודדות אתה, הם גם לא רצויים בשום מקום כי אם משלבים אותם במסגרת פוסט אשפוזית, ההתנהגות שלהם או המגבלה הקוגניטיבית גורמת לכך שהם לא מתאימים,

הם מהווים אוכלוסייה שהיא לא רלוונטית. אם משלבים אותם במסגרת של חסות הנוער בגלל הצרכים ההתנהגותיים שלהם, הם לא יכולים לקבל שם מענה פסיכיאטרי,

גם לא מענה שיקומי לצרכים ההתפתחותיים הקוגניטיביים שלהם. בקהילה כמובן הם שוב ושוב נפלטים ממסגרות חינוך, גם ממסגרות הקידום. זו תחושה של דחייה מכופלת ומשולשת שגם אנשי המקצוע שכבר מתערבים בעניינם,

לפעמים מרימים ידיים. זו תחושה קשה. אני אומר מילה לגבי הנושא של מתחם אפולוניה. התשובה שקיבלנו לא אחשוף כאן דברים חסויים מתוך ההליך בבג"ץ מול חסות הנוער ממש לפני יומיים, קיבלנו את התשובה לגבי אותו מבנה ביחס למסגרת אחרת. זה קצת מוזר כי כבר יודעים לגבי המבנה הזה. אני אעצור אותך כי אנחנו כבר מבינים מה הצורך ולמה אנחנו כאן. משרד העבודה והרווחה לא מגיע. הנציג של האגף לא מגיע ובעצם הוא זה שצריך לתת את התשובות, כך שמבחינתי אין לי נציגות של משרד הרווחה כפי שצריכה להיות כאן וזאת בושה. פשוט בושה. אנחנו יושבים כאן דיון אחר דיון ואני לא יודעת אם הם מנסים להתיש אותי כי כבר בדיונים הקודמים אמרתי שזה פשוט מביך להתכנס ולראות שעוד פעם אין תשובות ועוד פעם אין תשובות ועכשיו גם בלל הם לא שלחו נציג. אני רוצה לומר לכם שגם לגבי המבנה, אנחנו מדברים על מסגרת שהיא כרגע סדר גודל של 15 ילדים, כך שגם אם היו באמת במקום של רצון טוב, אכפתיות והבנה של המצוקה האמיתית היו יכולים למצוא לאותם ילדים גם מסגרות ביניים עד שיסיימו את כל הנושא הזה של הבנייה. מבחינתי זה שמשרד הרווחה לא הגיע לכאן כדי לתת את התשובות האמיתיות, זה לעג לרש. אני מבחינתי סוגרת את הדיון. אני מבקשת להוציא מכתב חריף למשרד העבודה והרווחה ולדרוש את

לפחות ל המנכ"ל אם לא של השר לדיון בנושא הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.